ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

סדר היום הצעת תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה) (תיקון) תש"ף -2020. אני חושב שאת הנושא הזה אני מלווה משנת 2010. תקנות מה-1 באפריל 2005 עד יולי 2010, מיולי 2010 עד 2011. כמה כסף שילמנו לוועדות? לוועדות שיבדקו את הנושא?

מינינו פעמיים צוותים. אותה ועדה. פעמיים את אותה ועדה. כמה כסף הם הרוויחו מאתנו? כמה זמן לוקח להם לסיים את התקנות ולהגיש את המסקנות? זה בדיוק כמו עורך דין שנסע לחוץ לארץ, הבן שלו פתר את הבעיה והוא נתן לו מכות עם טוריה כי הוא לקח לו את הפרנסה. זה בדיוק אותו הדבר. כמה זמן צריך כדי לסיים את התקנות?

אנחנו היינו מבקשים שהמצב הנוכחי יוארך בשנה נוספת. חברת מרטין סופמן כבר סיימה להכין טיוטת דוח אלא עכשיו אנחנו רוצים על מנת שזה ייעשה ככל הניתן בהסכמה להפיץ את זה לכל החברות, לקבל את ההתנגדויות ככל שישנן. יש לנו גם את משרד הדתות. לאחר מכן להביא את זה כהמלצה לסכום אחיד. זה הרצון שלנו וזה מה שבג"ץ נחשולים בשעתו המליץ. למה שנה? קח שנתיים. שנה זה המון זמן. למה שנה? קח שנתיים. שנתיים יספיקו? גם שנה תספיק. שלושה חודשים לא יספיקו? פטר אותם. תעצור להם את העבודה. אדוני, יש כאן נושא שהוא באמת עם מורכבות. אין סיבה בעולם למשוך נושא במשך עשר שנים. אין סיבה. אנחנו עכשיו ב-1 ביולי. ב-1 בנובמבר תבוא עם תקנות סגורות. קיבלת אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר. שלושה חודשים. ב-1 בנובמבר תבוא עם תקנות. אני מאריך לך את התקנות הכתובות הכתובות בשלושה חודשים. לאחר מכן לא נאריך יותר. תודה רבה. הישיבה נעולה. אמרת שלושה חודשים אבל עד ה-1 בנובמבר אלה ארבעה חודשים.

שלושה חודשים. יולי, אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר. בסדר, ארבעה חודשים. הנה, טעיתי. קיבלת. ארבעה חודשים, תבוא לכאן עם תקנות. תבוא ב-1 בנובמבר. אפשר לבקש רשות דיבור? הישיבה נעולה. אתם לא צריכים לדבר. אתם צריכים לעשות. עשר שנים אתם מדברים. מאחר והישיבה נעולה, את יכולה לדבר אבל זה לא לפרוטוקול. תקריאי את התקנות. הצעת תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה) (תיקון) תש"ף -2020 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 266 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב(, התשנ"ה-1995 (להלן החוק) בהתייעצות עם מועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, בהתייעצות עם השר לשירותי דת ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה. תיקון תקנה בתקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה) התשע"ח-2018 (להלן התקנות העיקריות), בתקנה 1 במקום "עד יום כ"ג בטבת התשע"ט, 31 בדצמבר 2018" יבוא "עד יום 1 בנובמבר 2020". אני מתקנת את הנוסח שמונח כאן.

תיקון תקנה 2 בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום "לגבי שנת 2018" יבוא "לגבי השנים 2018 עד 2020". תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בסיון (17 ביוני 2020). תודה רבה. מי בעד אישור התקנות? הצבעה בעד, פה אחד אושר כל חברי הכנסת שנמצאים כאן ויש להם זכות הצבעה הצביעו בעד. ההחלטה עברה. הישיבה נעולה ואת יכולה לומר מה שאת רוצה. תנעל את ההקלטה. הישיבה ננעלה בשעה 12:07.